שלום, בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא חשדות לזיופים לבחירות למועצת העיר בני ברק.

יחיאל מלכה, מנהל ועדת הבחירות בני ברק, אורן תמיר, סגן מנהל ועדת הבחירות, בני ברק. יש לנו את כרמית פנטון שהיא ממונה על מחוז תל אביב. מהמשטרה, ראש מדור חקירות, סנ"צ גלעד בהט. עיריית בני ברק, אריאל ניר לא נמצא.

חבר ועדת הבחירות למועצת העיר בני ברק מטעם הליכוד, נכון? ויעקב וידר, חבר מועצת העיר שנבחר. יש עוד רשימה ארוכה של תושבים, חלקם בטח מועמדים שנמצאים פה איתנו, אז קודם כול שלום לכולם. קודם כול אני אומר שאנחנו בוועדת הפנים נעשה דיון מסודר על כל התנהלות הבחירות. אחד הדברים שכולם פונים אלי זה מה קרה לאתר וכל הדברים. יש הרבה דברים. נעשה דיון מסודר. כרגע נקבעו שני דיונים דחופים עם חשד לזיוף בחירות, אחד זה מה שאנחנו דנים עכשיו על בני ברק והשני בתל אביב.

שניהם סביב קולות המעטפות הכפולות,

כי זה לא רק חיילים, זה כל מה שקשור למעטפות כפולות. זה נקבע ליום רביעי, גם דיון דחוף. אני מניח שנראה אותך גם ביום רביעי, אם כך. כרגע אנחנו עוסקים בנושא בני ברק כאשר הטענות הן בעצם מסיעת הליכוד כלפי ההתנהלות של הבחירות. אני רוצה לשמוע רגע מי רוצה לייצג את סיעת הליכוד בהתנהלות ומה הוא ראה. בבקשה, סרצ'וק. שמי חיים סרצ'וק, אני בא כוח סיעת הליכוד

סיעת הליכוד בעיריית בני ברק היא סיעת בת של סיעת הליכוד בכנסת ואני בא כוח הסיעה. יעקב שהוא יו"ר הסיעה, הוא גם ממלא המקום שלי כבא כוח. אני אתן קצת רקע בשביל להבהיר את העניין. מייד אחרי הגשת הרשימות, בעצם במועד אישור הרשימות הייתה ישיבה של ועדת הבחירות, ישיבה חשובה, בעצם ישיבה אחרונה לפני הבחירות. למעשה רק לאחר הישיבה נודע לנו על קיומה. יום קודם לכן פגשתי את יחיאל.

הוא אמר לי שיש יום אחר כך איזשהו הליך פורמלי לגבי אישור הרשימות. בפועל רק לאחר הישיבה התברר לנו שהייתה ישיבה של ועדת הבחירות שהתקבלו בה החלטות חשובות ודברים מהסוג הזה. יחיאל דיבר עם יעקב ושאל אותו למה הוא לא הגיע, כי נשלחה לו הזמנה במייל. יעקב אמר לו שהוא ממלא מקום. א', בחוברת הגשת הרשימות אין בכלל כתובת מייל. יש שם טלפונים בלבד. ב', אני בא כוח הרשימה. הוא ביקש ממנו להתנהל אך ורק מולי, טלפונית, ואכן גם אני ויחיאל דיברנו באותו יום. הייתה לנו שיחת טלפון. אמרתי לו שמבחינתנו לא קיבלנו בכלל הזמנה לישיבת ועדת הבחירות, אבל לא ראינו לנכון לעשות מהומה למרות שלדעתנו היה גם מחטף בעניין הזה. באמת מאותו רגע עד יום הבחירות כולל יום הבחירות ההתנהלות הייתה מולי, טלפונית, הגשת פתקי הצבעה, הגעה למקומות מסוימים, איסוף פתקים. כל ההתנהלות הייתה מולי טלפונית. כך היה עד יום הבחירות כולל יום הבחירות. יום לאחר יום הבחירות, ביום רביעי האחרון בעצם, אני מגלה באיזושהי קבוצת וואטסאפ שיש איזושהי ספירת קולות בבניין העירייה. אני מאוד מופתע, אף אחד לא דיבר איתי. אני בא כוח הסיעה. אני שולח ליחיאל הודעה בוואטסאפ,

אני שומע שיש איזושהי ספירת קולות, אתה מכיר?

אחרי איזה עשר דקות אני מתקשר אליו, הוא עונה לי.

הבנתי שיש איזושהי ספירת קולות.

סופרים את קולות החיילים בבניין העירייה. את כל המעטפות הכפולות, זה לא רק חיילים. כן, את כל המעטפות הכפולות באולם מועצת העיר. אני אומר לו,

לא קיבלתי על כך הודעה. הוא אומר לי, תקשיב, כן קיבלתם על כך הודעה. אמרתי לו, לא קיבלנו, אני בא כוח. אתה דיברת איתי? מישהו אחר דיבר איתי? הוא אומר לי, לא יודע, אתה רוצה, תבוא עכשיו.

אני מבקש לעצור את הספירה עד שנברר מה העניינים פה, ואם לא, אנחנו נפנה לבית משפט, ואז הוא מנתק לי את הטלפון בפנים. אני באותו רגע מתקשר ליועץ המשפטי של הליכוד, מספר לו את האירוע. הוא אומר לי שזה אירוע חמור מאוד על גבול גניבת בחירות. הוא מתקשר ליחיאל בעצמו ואומר לו שצריך לעצור את הספירה באופן מיידי עד שיגיעו משקיפים,

נעתור מנהלית, ובאמת הספירה נעצרת. אני לא יכול בהתראה של כמה דקות להגיע לספירה. אני שולח שני אנשים אחרים שלנו להגיע לספירה, אודי טנא שמייד יגיע,

הם נכנסים לחדר הספירה. מאותו רגע מתחוללת שם פארסה מטורפת ליד מנהל הבחירות. הם מקבלים מכות רצח על ידי עסקנים. רגע, רגע, תפריד. עד עכשיו סיפרת סיפור מדוע להבנתך לא ידעתם שיש ספירת קולות. זה נושא אחד שתיכף נשמע. עכשיו אתה הולך לסיפור מסוג אחר אולי, של חומרה של אלימות פיזית כלפי הנציגים של המשקיפים שלכם שהגיעו לאירוע ספירת הקולות. זה אירוע מסוג אחר, אז בוא רגע תסביר לי. הם צריכים להגיע, מי שהיה שם? כן, כן. אז נשמע מהם כשיגיעו, אבל תסביר לי מדוע זה גלש לאלימות. זה מה שאני מנסה להבין. אין לנו מושג מדוע זה גלש לאלימות. הם נכנסו וישר הרביצו להם? הם נכנסו ותוך פחות מדקה, הדברים מצולמים ומוקלטים. אני מקווה שראית את זה, הועבר לך תיעוד. הם נכנסו לחדר, מייד הגיעו אליהם כמה בריונים וגם לא בריונים. אתה היית שם, יחיאל? אתה ראית את המכות?

נכנסו לחדר ותוך דקה בערך התחילו שם מכות.

כן, הוגשה תלונה במשטרה. הייתה משטרה חוקרת. בטח המשטרה תיכף תגיד. אני הזמנתי את המשטרה. אנחנו הזמנו את המשטרה. למשטרה לקח המון זמן להתערב באירוע, הרבה מאוד זמן. עד שאני לא דיברתי עם קצין המבצעים של המרחב, בעצם המשטרה שם לא בדיוק התערבה.

אבל ברגע שהגיעה המשטרה אני מניח שהמכות הופסקו. כשהגיעה המשטרה מה שקרה, משקיף אחד שלנו היה בחוץ עם יד שבורה ונסע לטרם. ומה קרה אחרי המכות, הספירה המשיכה בלעדיכם? בזמן המכות אין לנו שום מושג מה קרה שם. אחרי המכות משקיף אחד פונה לטיפול מקצועי כיוון שהוא דימם ועם ידיים שבורות. המשקיף השני, אמנם נשברו לו המשקפיים. אחר כך התברר שיש לו זעזוע מוח ושבר ביד, הוא תיכף יגיע מגובס, אבל המשקיף השני בכל זאת ממש נלחם על משמרתו והצליח לחזור לחדר. ואז כשהוא חזר, נתנו לו להיכנס? נתנו לו להיכנס. במקביל, הזעקנו למקום את הרב ויקטור שיושב כאן. עשו שם איזשהו משחק עם המשקיפים שלנו, לא נתנו לזה להיכנס, לא נתנו לזה לצאת. אני רק רוצה להבין אם הספירה נמשכה. ספירה נמשכה. מכיוון שלא הייתי נוכח במקום, קשה לי לענות מה בדיוק קרה שם. אין לנו שום אמון בתוצאה שפורסמה. האירוע כולו תמוה על גבול הזיוף המובהק של הבחירות. ההתנהלות של מנהל הבחירות ושל כל הצוות לאורך כל מערכת הבחירות הייתה תמוהה ואנחנו מבקשים תשובות ובמידת הצורך אנחנו מבקשים בחירות חוזרות. אז יש שני דברים שעל הפרק מבחינתי, אחד זה באמת הנושא של איך מגיעים למצב שיש תיאום של ספירת קולות - - - הערעור הוא רק על קולות החיילים והנכים? לא יודע, תיכף נראה. בוא נבין רגע מה היה. יחיאל, אז יש לנו שני דברים שאני רוצה להבין, אחד, אתה מכות לא הלכת שם. את זה נבדוק מול המשטרה בהמשך ואותם אנשים שיגיעו ויסבירו מה היה, אבל אני רוצה להבין את נושא ההחלטה ולוחות הזמנים על ספירת המעטפות הכפולות ומדוע טוענים שבעצם הם היו מנותקים, לא ידעו שהדבר הזה קורה בכלל. אוקי. שלום לכם. יום לאחר הבחירות אנחנו נדרשים לאסוף את קולות החיילים והמעטפות הכפולות שהצביעו ערב לפני כן בקלפיות הנגישות המיוחדות. אני אספתי ערב לפני כן את כל המעטפות הכפולות הללו. הן היו איתי. האסירים, מתי מגיע? אסירים מגיע עם החיילים. אז זה אסירים, חיילים ונגישות.

מאיזה מוסדות? היו -23 קלפיות נגישות מיוחדות פזורים ברחבי העיר, לא רק בבתי אבות. היה לנו מוסד, בית אבות אחד, אבל 23 קלפיות שפזורות בכל רחבי העיר. כל המעטפות הללו היו מרוכזות אצלי למעט מעטפות החיילים והאסירים

צלצול ממטה המחוז ב-15:30 בצהריים של יום רביעי שהגיעו המעטפות. אני שלחתי את הסגן שלי לתל אביב למשוך משם את המעטפות שהגיעו מכפר המכביה. ב-16:45 לערך הסגן שלי התקשר ואמר שהוא יצא מתל אביב בדרך לבני ברק, אלי עם המעטפות איתו. התקשרתי למזכיר ועדת הבחירות ואמרתי לו, אני מבקש לכנס את חברי ועדת המשנה לעניין ספירת קולות החיילים והמעטפות הכפולות בעוד כחצי שעה. ברגע שאתה מקבל, אתה מייד קובע.

זאת אומרת, זה לא מחכה. ידעת מתי אתה מקבל? בבוקר יכולת להגיד לחברים, חבר'ה, כנראה אחרי הצהריים אנחנו - - - ?

את השעה המדויקת אני ידעתי - - - לא, אבל לפחות שאנשים ידעו, יש היום ספירה של קולות הזה, נקרא לכם, תהיו בהיכון. אמרתי לחברי ועדת המשנה להיות - - - והם חברי ועדת המשנה? לא, הם לא חברי ועדת המשנה. אמרתי להם להיות בכוננות של חצי שעה עד שעה. אוקי, אז להם אמרת. כן, שבמהלך היום אנחנו נקרא להם. ומשקיפים, אתה מודיע להם גם? אני אסביר הכול. ואז ביקשתי ממזכיר המועצה להתקשר גם לבאי כוח הסיעות או ליושבי ראש המפלגה ולהגיד להם שמתקיימת - - - ממי ביקשת? ממזכיר הוועדה.

דובר העירייה, אברהם טננבוים. אוקי. הוא זה שאמור להתקשר ולמסור את כל ההודעות הללו. אוקי, גם לבאי הסיעות והמשקיפים. גם לבאי הסיעות וגם לכולם. אני עשיתי את דרכי מבאר שבע למקום. הגעתי בערך בשעה 17:15. שאלתי את אברהם אם הוא זימן את כולם.

אמר לי שכן. זה כבר כשידעת שיש שעה ספציפית,

ב-17:30 אנחנו מתחילים. המעטפות הגיעו. משלב של הגעת המעטפות ועד ספירת הקלפי עצמה, הקולות, זה לוקח מיון של כשלוש שעות וחצי. זה הליך ארוך מאוד. מכיר. אנחנו עדיין לא פותחים את המעטפות, אנחנו רק פורסים את הכול. היו איתי גם אני וגם הסגן שלי ועוד ארבעה מזכירים שמיניתי, שהם לא קשורים בכלל לחברי הוועדה. כולנו ישבנו שם. המעטפות לרגע לא היו ללא ביקורת שלי או של הסגן שלי, אפילו לא לשנייה אחת. מאותו רגע, משעה 17:30 עד 20:30 בערך עסקנו רק במיון ובבדיקה מול האלפונים, היכן הצביעו - - - כמה מעטפות היו? היו 772 מעטפות כפולות כולל החיילים. החיילים היו 170, אז כך שאנחנו מדברים על 602 מעטפות מקלפיות נגישות מיוחדות ועוד 170 - - - אסירים כמה היה? אסירים זה היה בתוך החיילים, כחמישה או שישה. עשינו את כל המיון הזה. בסביבות השעה 20:00 בערב חיים התקשר אלי ואמר לי - - - אתם בעצם לפני ספירה עדיין בהליך המיון. עדיין הליך מיון. אומר לי, תקשיב יחיאל, אני מבין שיש אצלכם ספירות על מעטפות כפולות, מה קורה עם זה, למה לא הוזמנתי?

תקשיב חיים, למיטב ידיעתי אני יודע שכן זומנתם. איפה טננבוים?

לא. הוא דובר העירייה והוא גם משמש כמזכיר הוועדה? נכון. הוא גם מזכיר העירייה. ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה ממנה את מזכיר ועדת הבחירות, מישהו מטעמה. אין לנו צד בעניין הזה. הם ממנים. אתם קיבלתם מישהו מטננבוים? חד משמעית לא. אני רוצה להציג בפניך את המייל שאברהם - - - שנייה, אני מדבר רגע על שיחת טלפון,

אז לא הייתה שיחת טלפון.

עכשיו אני שואל אותך. התחלת את כל השיחה בזה שאמרת שאתה הזמנת אישית את חברי ועדת המשנה של הקלפי - - - לא אני,

זאת אומרת, לאף אחד לא. אני לאף אחד לא. אתה סמכת את ידיך לחלוטין על כך שאברהם יעשה את הטלפונים הנדרשים.

יפה, אז אני עוצר פה רגע. ולראיה, הגיעו כולם, כל מי שזומן במייל. היה שם גם נציג - - - יחיאל, אתה לא מבין את השאלה שלי. זה בסדר מיילים. אני שאלתי משהו פשוט. מי שעשה את שיחות הטלפון זה לא אתה. לא היו שיחות טלפון. הוא אומר לך, היו רק מיילים. לא, הוא אמר שהוא ביקש שיחות טלפון. אני ביקשתי שיזמנו אותם. אז אתה לא יודע אפילו אם הייתה שיחה או מיילים.

אני מבין את התהליך. באת לאברהם,

ידידי, תודיע לכולם, לא יודע איך, בשעה 17:30 לספירה.

בזה נגמר ההליך הפורמלי שלך עם הזימונים, הועבר לידו של מר טננבוים.

אתם אומרים בוודאות שטלפונים לא היו. אתם לא יודעים אם אחרים קיבלו טלפונים ואתם לא.

אפילו לא נטען שקיבלנו טלפון. אני רוצה להוסיף רק פרט חשוב. מר טננבוים ששמו עולה פה, אני הזהרתי כבר בעת הגשת הרשימות את מר יחיאל שהוא איש לא ניטרלי בעליל, ברמה כזו שאנחנו מגישים רשימות, הבן אדם פורץ לדלת עם תנועות מגונות, אתם בחיים לא תיכנסו לעירייה. הוא איש מוטה לחלוטין על ידי המפלגות השולטות בעירייה ואני הזהרתי את מר יחיאל שהאיש הזה בעיניי לא ניטרלי לחלוטין ואסור לתת לו לנהל את הדברים. בסדר, אז רק להבין כרגע, שיחה לא הייתה ואתה אומר,

שבבדיקה שערכת נשלח מייל לזימון.

באיזו שעה? נשלח מייל ב-17:07. כשאתה, מתי אמרת לו על הזימון ב-17:30?

רגע, אבל אתה יצאת מבאר שבע, אתה אומר. הייתי בדרך. אני לא יצאתי ב-17:00 מבאר שבע. כולם תוך 20 דקות קיבלו הודעה להתייצב? כן, תוך חצי שעה. אבל הם ידעו מראש שזה יקרה. שזה פחות או יותר יהיה אחרי הצהריים. איך הם ידעו מראש? נאמר להם ערב לפני כן. מי אמר? רק שנייה, לא להפריע לי בבקשה. נראה לי שאברהם הודיע להם. אתה לא יודע בוודאות. זה לא משהו שאתה התעסקת איתו, אבל להבנתך - - - לא, לחברי ועדת המשנה המיוחדת, אמרתי להם ערב לפני - - - אתה אישית כשראית אותם. כן, אמרתי להם ערב לפני, תהיו מוכנים למחרת אחר הצהריים, אנחנו נזמן אתכם בזימון רשמי. אני רוצה להבין. אתה אומר בעצם שלך היו שתי אינטראקציות, אחת עם ועדת המשנה ספציפית בערב קודם, עם הנחיה ברורה, תהיו ערניים להזנקה של חצי שעה.

והשנייה ברגע שהבנת שזה קורה, מול טננבוים,

תוך חצי שעה מתחילים ספירה.

וזה היה כשכבר היית בדרך מבאר שבע. נכון. אני חושבת שכדאי רגע ללכת צעד אחורה ולהבין את התהליך עצמו. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. לא, אני אומרת מבחינת החוק. שנייה לפני שחן מדבר על העובדות עצמן. יש את ועדת הבחירות, שוועדת הבחירות מורכבת מנציגי כל הסיעות. נציגי הסיעות בוחרים את מי שהם רוצים והם גם בוחרים את המזכיר. מנהל הבחירות, אין לו שום 'סיי' בעניין הזה, מי נציג הסיעות ומי המזכיר, ולכן זה שיש להם טענות או מי המזכיר או מי נציגי הסיעות, זה לא עניין - - - את שמת לב שלא התייחסתי לזה. אני התייחסתי להליך של יחיאל. אני רוצה להגיד באשר לספירה של קולות החיילים.

82/א/1 לחוק קובע שלא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות תבחר ועדת הבחירות שליד כל רשות מקומית, ועדת קלפי מיוחדת בת חמישה חברים לכל היותר שתהיה מורכבת מחברי ועדת הבחירות מחמש סיעות שונות אם ישנן. כרמית, אני לא צריך שתסבירי לי את החוק הזה. באמת שלא. אני רוצה להגיד מה קרה שם. רק רגע, אני רוצה להסביר. בתהליך עצמו,

יש את ועדת הבחירות שבוחרת חברי ועדת קלפי מיוחדת שהם אלה שמזומנים כאשר יש את ספירת קולות החיילים.

שסופרים את קולות החיילים. לא כל ועדת הבחירות ולא כל באי כוח הסיעות באים וסופרים את קולות החיילים. רלוונטי להזמין לספירה רק את חברי ועדת הקלפי - - - ומה עם משקיפים? זה לא משקיפים.

באי כוח הסיעות, יש את סעיף ד' שאומר: במעמד בדיקת מעטפות החיילים לא ימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הקלפי המיוחדת וחברי ועדת הבחירות ובאי כוח רשימת המועמדים, זאת אומרת, אלה רשאים להיות במעמד ספירת הקולות של חברי ועדת הקלפי המיוחדת. חברי ועדת הבחירות, בישיבה האחרונה לפני הבחירות אומרים להם את הסצנריו, יש את הבחירות ב-30 באוקטובר, מסתיימים בשעה 22:00, ואז אומרים להם, תקשיבו, למחרת בשעה מסוימת יגיעו מכפר המכביה אל המחוז קולות החיילים ואז תקבלו התראה. מנהל הבחירות מקבל התראה מהמחוז שהגיעו קולות החיילים. לוקח להם כך וכך זמן להגיע מהמחוז בקריית הממשלה עד לבני ברק. תודה. אני לא עוסק בזה כרגע. את הנוהל אני מכיר. אני רוצה להבין מה קרה בבני ברק. ברור לי שחוקית לא צריך להזמין באי כוח של סיעה לספירה.

היא הקריאה שכן.

אבל יש לזה טעם לפגם שלא מרימים טלפון במקום הזה,

ומר טננבוים, חבל שהוא לא פה. הייתי מאוד שמח לשמוע למה הוא מצא לנכון שלא להתקשר ולשלוח מייל ב-17:10. לי זה נראה מוזר. ברשות היושב ראש, אני רק רוצה לסיים את העניין ולומר, כל חברי ועדת הבחירות והתהליך של יום למחרת אחרי הצהריים מתכנסים, זאת אומרת ידוע, רק לא יודעים באיזו שעה, וזה הם יודעים שתוך הקראה קצרה מראש תינתן להם שעה מדויקת. אני הייתי מצפה שאת השעה המדויקת הזו לא יעבירו במייל ויגידו, עוד 20 דקות תגיע.

זו התפיסה הבסיסית שאני רואה לנכון. מי מחובר כל חמש דקות למייל שלו? חבל שמר טננבוים לא הגיע. רק אני רוצה להגיד כך, לכן כולם יודעים, כולל כל חברי ועדת הבחירות והוועדה המיוחדת שהולכת להיות התראה קצרה ומה שבעצם מנהלי הבחירות עושים, הם בעצם פונים למזכיר ועדת הבחירות אשר עושה באמת סבב טלפוני פלוס מייל - - - שלא עשה. אני לא יודע. אני לא יכול לדבר בשמו. חבל שהוא לא בא. הראו לי רק את המייל.

אולי הייתה לו סיבה טובה לא לבוא. כרמית, תודה. כבוד היושב ראש, אני יכול להמשיך? כן, בבקשה. בשעה 20:00 אני מקבל צלצול מחיים. חיים מודיע לי שזה לא בסדר שהוא לא היה. אני אמרתי לו שלמיטב ידיעתי הוא כן הוזמן כמו שבאי כוח סיעות אחרות כן הוזמנו. למשל, אריאל ניר מהן קיבל את אותו - - - אריאל פה?

הוא לא קיבל טלפון? הוא קיבל את אותו מייל כזה והוא בא וגם הביא את הנציג שלו. הוא לא קיבל טלפון?

אני רוצה לדעת אם אתה יודע אם הוא קיבל טלפון או לא. שוב, אני הבנתי מאברהם שנשלח לו אותו מייל בדיוק.

לא שאלתי אם הוא קיבל צלצול. הבנתי, אתה לא יודע. יו"ר הוועדה, אני מבקש לציין, דיברתי עם אריאל ניר. גם הוא לא קיבל טלפון. הבנתי. אז יכול להיות שההתנהלות הזו הייתה זהה והוא ראה את המייל. אין פה אפליה לליכוד, אתה אומר, באופן ספציפי.

אני אומר שהוא הגיע ב-17:30. אריאל ניר הוא גם סיעת אופוזיציה שרצה בפעם הראשונה לרשימה, כך שההתנהלות איתנו יכלה להיות גם מולו. זה לא מוכיח כלום זה שאריאל ניר - - - אז איך הוא ראה את המייל הזה?

גם לו לא היו נציגים - - - ודאי שהיו לו. גם לו ב-17:30 לא היו נציגים. ודאי שכן. הוא בעצמו אישית הגיע. באיזו שעה אתה זוכר שהוא הגיע? הוא הגיע ב-17:20. אני פגשתי אותו. הוא לחץ לי יד והוא גם השאיר נציג שם. אני שוחחתי איתו. הוא שלח בן אדם בשם בוכיס, לא הוא עצמו. הוא עצמו הגיע ואחרי זה החליף אותו - - - אם הוא הגיע,

פה זו עדות שמיעה.

הוא אומר לך שהוא הגיע.

אני אומר מה שנאמר לי. אני רוצה להמשיך. חיים פנה אלי בשיחה וביקש ממני לעצור את הספירה. אמרתי לו שכרגע נכון לשעה 20:00 עדיין לא מתקיימת הספירה, אנחנו עדיין בשלב המיון, שיגיע. הסתיימה השיחה. אחרי שתי דקות מתקשר היועץ המשפטי של הליכוד אלי. הסברתי לו את כל השתלשלות העניינים,

אתה פעלת כמו שצריך אבל אני מבקש ממך, תחכה שנציג שלנו יגיע. הסברתי לו שעדיין אין ספירה, שישלח מהר את הנציג שלהם, אנחנו ממשיכים עדיין בהליך המיון. שישלח את הנציג ושיהיה נוכח בספירה, שמיותר כל השיח הזה. אכן כעבור 20 דקות אודי נכנס לחדר ואני חייב לציין שהוא התפרץ לשם עם עוד משקיף נוסף, מצלמות פתוחות והוא מתחיל לצלם ואני מבקש מהם לכבות את המצלמות. התפרצו לקלפי, לא אודי, הבחור השני. למען ההגינות, צילם לאורך כל הדרך עם הסרטה. אני ביקשתי ממנו שעל פי סעיף 17/א אסור להשתמש בטלפונים ניידים בתוך מקום הקלפי, שיכבה את זה.

הוא התחיל להתפרע ולרוץ שם מקצה לקצה ורודפים אחריו אנשים. ההתנהלות הזאת לא הייתה נראית לי. מי זה רדף אחריו? כנראה הוא ברח. חברי הוועדה רדפו אחריו כדי שיכבה את המצלמה. אבל ממתי יש להם זכות להשתמש באלימות? אני אומר לך דבר אחד, הכול יכול להיות. אלימות פשוט לא כביל. אדוני היושב ראש, אני לא מתעסק עם אלימות. ברגע שראיתי שזה כן קורה, דרשתי שתזומן משטרה. באותו רגע יצאה שיחת טלפון למשטרת ישראל. ביקשתי שהם יגיעו במהרה ואכן תוך חמש או שבע דקות הם כן הגיעו. טוב, עצור רגע יחיאל. אני רוצה רגע לפחות להגיד מה שאני הבנתי עד לכאן. אני עוד לא עוסק באירוע שקרה בתוך הקלפי ברגע שאודי ושמוליק הגיעו. אני רוצה עד לשם. עד לשם אני חושב שמי שהוא איש מפתח בעניין הזה, לצערי לא נמצא פה, זה מר טננבוים שאני לא מכיר אותו, אין לי מושג מה הוא פעל. אני יכול להגיד שכשמזמנים ל-17:30 במייל שיוצא

זה לא נראה ראוי. איזה משמעות יש למיונים לפני שספרו?

רוצה לשאול אותך, אם הנציג של ש"ס היה בחוץ בזמן הזה, הייתם באמת מאוד כועסים, ובצדק.

אני אומר לך שאם הייתם מקבלים במיילים הודעות על דיון בוועדה פה עוד 20 דקות, הייתי מוציא עכשיו מייל, דיון על משהו, זו לא התנהלות ראויה. יש טלפונים, צריך לעשות טלפונים. אני לא יודע, אולי הוא עשה. לחבר'ה פה הוא לא עשה, אז אני לא יודע למי הוא עשה או לא עשה. האם אני קיבלתי הודעה על הישיבה היום בטלפון? אף אחד לא הודיע לי בטלפון. אבל קבעתי אותה מיום חמישי. אני אגיד לך עכשיו לשאלתך. אם אני מוציא עכשיו במייל זימון שעוד 20 דקות אני עושה דיון מאוד חשוב בוועדת הפנים, אני אומר לך שיהיו טענות מפה עד הודעה חדשה שהוא לא כביל. אני צודק או לא צודק? תשאל את היועץ המשפטי. אני 20 דקות מוציא דיון, הצבעה על סילוק כל המסתננים מארץ ישראל, באלימות. תוך 20 דקות במייל ואני רוצה לעשות הצבעה אחרי עשר קדות. כביל או לא כביל? כבוד היושב ראש, אתה מחויב להזמין את כולם. פה אנחנו רשאים. זה משהו אחר. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אולי זה כשר, אבל זה מסריח. סליחה, ממש לא. אני ממש חייבת להיכנס לדברים. בעיניי זה חוסר תום לב. חבר'ה, יש חוק ואני מבקשת ממש להידבק להוראות החוק. אל תבקשי ממני שום דבר. בעיניי זה חוסר תום לב משווע לשלוח מייל. אני הייתי חברת מועצה 17 שנה. צריך להידבק פה לעובדות. אני רוצה להגיד לך פה, יכול להיות שאת צודקת.

אולי זה כשר אבל זה מסריח. זה מה שאני רוצה להגיד. כבוד היושב ראש, אני רוצה להוציא קצת את העוקץ מכל הדיון. הרי הטענה של הליכוד הייתה אפילו בעיניי, חבר'ה, המעטפות הכפולות סופר חשובות לנו לעניין המנדט השני.

כי יש פער של 40 קולות, אז ראשית זה לא נכון, גם לא בספירה של ה-30 בחודש וגם לא בספירה של המעטפות הכפולות. הפער ב-30 בחודש היה כ-358 קולות, כך שמעטפות החיילים, כ-170, לא היה משפיע כהוא זה.

שכדי שהליכוד יקבל את המנדט השני, על חשבון מי זה היה אמור להיות? על חשבון בני תורה והן, שהם הלכו ביחד, זאת אומרת היה להם הסכם התקשרויות, אז הם כסיעה אחת. אתה אומר שכדי שזה יקרה, הליכוד היה צריך לקבל 358 - - - 358 קולות מהחיילים.

אבל בכל מקרה היו שם 750 מעטפות כפולות. 750 מעטפות כפולות שמתוכם 170 חיילים. בהנחה שכל ה-170 הם לליכוד, עדיין יש את הפער. כן, עדיין אתה אומר צריך עוד מעל 100 קולות. בדיוק. שיכול להיות שהם היו מקבלים אותם גם מהשאר.

גם אני לא יודע. אני רק מציג את העובדות לאשורן.

פתחתם את ה-770, כמה הליכוד קיבל בסוף מכל ה-770? הליכוד קיבל 90 קולות בדיוק.

הספירה השנייה שנעשתה לאחר מעטפות החיילים, הפער אמנם הצטמצם אבל הוא עדיין נשאר על 302. הבנתי, זה בסדר. אני רוצה עכשיו לעבור, אודי, תספר לנו את ההתנהלות של הדברים מהרגע שאתה נכנסת לתוך החדר. עד לשם הבנו ואנחנו מפה מדברים על זה שאתה הוזנקת על ידי סרצ'וק להגיע, ויחד עם שמוליק, אמרתם? נכון. אני, גילוי נאות, מכיר את אודי. הוא היה אפילו פעם הדובר שלי. הוא סיפר לנו על זה. חבר הכנסת יואב, כל הדיון הזה אתה צריך גילוי נאות. אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה.

יש פה טענות של סיעת הליכוד וכמו שאולי מישהו יודע, אני גם מסיעת הליכוד, אין ספק, אבל אני מנהל את זה לתפיסתי באמת בשביל להבין, לרדת לשורש העניין.

יש טענות גם שקיבלתי מתמר זנדברג. תמר זנדברג פנתה אלי אתמול עם טענות קשות כלפי ספירת מעטפות כפולות בתל אביב ואמרתי לה שביום רביעי אנחנו נעשה דיון, גם בהזנקה מעכשיו לעכשיו. למה, הם איבדו מנדט? אני לא יודע מה קרה שם. בעיניי חשוב מאוד לבחון את כל הדברים האלה ואני מבין פה שיש נושא רגיש מבחינתי שזה ליכוד. אני אנסה לעשות את זה באמת בכמה שיותר ללא משוא פנים ובהגינות להבין מה קרה.

יישר כוח יושב ראש הוועדה על הקיום של הדיון החשוב הזה. לפני הכול, הדיון הזה לא היה צריך להיות. אני לא הייתי צריך להגיע ככה עם סדק בכתף, חשש לזעזוע מוח, ושמוליק שהבחור שלו נמצא פה, עם שתי אצבעות שבורות בידיים,

דרש שזה ייכתב בפרוטוקול, כי לא יכול להיות שתהיה אלימות על צילום, 17/א. לפי החוק כנראה גם לא נתנו לנו בהתחלה כשבאתי ליחיאל,

יש פה בעיה, תוקפים פה אנשים. רוצים ולהרוג אותנו?

אני רוצה לפנות פה לחבר הכנסת בן צור שאחד מהנציגים שלו, לא נגיד את השם שלו, אבל הוא עבד פה גם במקום הזה, תקף ממש בידיים, פגע בי אישית פיזית ומתהדר בכובע של חבר ועדת בחירות. זו בושה וחרפה. תגיש נגדו תלונה. לא צריך להגיד את השם. הגשת תלונה?

והשר ארדן מעורב בזה והכול בסדר. המשטרה מעורבת בזה. המשטרה, תיכף נשמע אותה. מגישים תלונה ישר לשר ארדן?

מגישים תלונה למשטרה, אבל אנשים שלך יחד עם חבר מועצה, מי שתקף את הבחור השני.

לא צריך לערב לא את חבר הכנסת בן צור ולא את השר ארדן. בן אדם שמתהדר בכובע של ש"ס, בכל זאת. ואת הבחור השני שחבר מועצה מכהן תקף אותו, מישהו מהפלג הירושלמי,

תקף אותו חבר מועצה של עיריית בני ברק תקף אותו ושבר לו שתי אצבעות בידיים. זו בושה וחרפה ואנחנו מבינים שלצורך העניין הדבר הזה קורה כי עיריית בני ברק והעסקנים של העירייה מנסים לבצע טיהור אידיאולוגי לכל מי שלא הולך בתלם שלהם. כל השנתיים-שלוש האחרונות זה מה שקרה, לצורך העניין, אם זה הציבור הדתי-לאומי, אם זה ציבור ליטאי. כל מי שהוא לא שייך לעסקנים, מנסים לנגוס בו. טוב, בוא נדבר עכשיו מה שקרה לך. זה הרקע לצורך העניין. נכסנו לתוך הדיון. עם מצלמות פתוחות או רק שמוליק פתח? שמוליק פתח. שזה לתפיסת המנכ"ל, אסור. אני מוכן שיעמידו אותי על זה לדין.

לא, לא, הוא צודק, אני איתו. בסדר גמור. מה בסדר גמור? שהוא לא צילם. מי שצילם זה הבחור השני. שלא נמצא פה. אין בעיה, אפשר להעמיד אותו לדין, יקבל שעתיים עבודות שירות, אני בטוח. בכל מקרה, אנחנו נכנסנו, היה בלגאן אטומי. הם ספרו? מיינו מעטפות. היה שם בלגאן. כמה אנשים היו שם?

20-30,

בלגאן. דיברו בטלפונים, ברדק, בוקא ומבולקה, חבל על הזמן. תסביר את הבלגאן. בלגאן, דיברו בטלפונים, צעקות וכו', הזיזו מעטפות ימינה-שמאלה. הכול מתועד, הכול מצולם. אבל אסור פלאפונים. לא, לצלם אסור. מה שקרה זה שהיה אי סדר מוחלט שם. מלא ידיים שנוגעות במעטפות זה אומר דרשני, ו"אידך זיל גמור". מה שקרה זה שכנראה הפריע לעסקן כזה או אחר הנוכחות שלנו שם, כי עד אז,

ב-20:00, היה משהו כמו שלוש שעות ובכל מקרה מה שהיה זה שהפריע לאותם נציגים שאנחנו נמצאים. התחילה אלימות מילולית שאחר כך הגיעה לאלימות פיזית. מה זה כולל אלימות פיזית? זה כולל שבהתחלה היו נותנים לי דפיקה קלה על הגב, אני מסתובב החוצה, נותנים לי בוקס לפרצוף ואחר כך עוד אחד לכתף. אתה יודע להגיד מי זה היו? אני יודע להגיד. אני לא אגיד את השם שלו פה.

אם הגשת תביעה, אתה יכול. לא צריך. כל מי שצריך לדעת, יודע את זה. יחיאל מלכה, הוא אחראי עלי. מה אמרת לו? אמרתי לו, יחיאל, זה נראה לך הגיוני? לא יודע אם הוא שם לב, אני לא מאשים אותו כי היה שם באמת בלגאן. אחר כך התיישבנו לפתוח את המעטפות, אותו בן אדם התיישב. כשמשטרה נכנסה, שמשון ויובב, הוא והשני שתקף, בדיוק ברחו החוצה באופן מפתיע. ואז אתם הייתם בספירה? אני הייתי בספירה. זאת אומרת, בפתיחת המעטפות אתה נשארת.

עם יד שבורה. עם יד שבורה. היד שלי לא שבורה. יש לי כתף סדוקה. אחר כך הלכתי לטרם. סרצ'ו, תתקן את מה שאמרת. זו לא יד שבורה.

יש יד שבורה למשקיף השני. אמרת אצבעות. נכון. יש לו גבס על האצבעות. מה שהיה, גם קיבלנו את הטענות האלה, לא יודע אם יחיאל יודע את זה, לאורך כל הבחירות בעיר. מה שקרה שצריך לציין ושירשמו את זה בפרוטוקול אם אפשר, שהמעטפות היו פתוחות, וכשמעטפות פתוחות אפשר לעשות מה שרוצים. יותר מזה, המון מהקלפיות בבני ברק, חברי הוועדה שמו פתק מסודר, "נא להשאיר את המעטפות פתוחות". כן, זה ראיתי בעוד כל מיני מקומות. במלא מקומות. זה הפך להיות קטע - - - נכון, זה לא רק בבני ברק. לא משנה, ואתה יודע, אפשר להכניס, יוצא. לא יודע מה קורה אם פתק נופל למטה. היה פה ברדק רציני ושדדו אותנו.

הנושא הזה של הדבקת המעטפות, לא יודע למה פורסם לא להדביק. נוחות בספירה. שיהיה יותר קל לפתוח? חד משמעית. תקלה חמורה בעיניי, אבל לא משנה. זה נושא אחר. זה לא לעניינו כרגע.

תאיר לי אתה מה קרה מהרגע שאודי ושמוליק נכנסו לחדר. אני קצת רוצה לסבר את האוזן של אודי. שלא רק הוא קיבל מכות, גם אחרים קיבלו מכות. לא, חלילה. אנחנו לא הרבצנו למרות שעברנו בה"ד 1. אודי בסדר, היה איתנו בכל הספירה וראה שהכול תקין. טענות לאודי אין לי, אבל אודי צריך להבין פרט אחד. עניין מיון המעטפות מתחלק למספר עמדות. עמדה ראשונה זה שתי עמדות מחשבים שהיו שם, ששם המעטפות מאותרות היכן האלפונים שלהם נמצאים, של כל מעטפה ומעטפה. לאחר העמדה הזאת המעטפות אמורות לעבור לעמדת המיון. יחיאל, אני מצטער, זמננו קצר. אני רוצה לדבר על האלימות,

למה ואיך זה השפיע - - - ולמה גם היה ברדק? מעטפות עוברות מעמדה לעמדה. זה מה שהוא ראה לנגד עיניו. כמה אנשים היו שם בשלב הזה? היו שם בדיוק ששה אנשים שלי: אני, הסגן ועוד ארבעה מזכירים וחברי הוועדה שישבו בצד השני של השולחן בעניין של המיון.

אולי עשרה או 15 איש. סך הכול?

כשאודי הגיע, סך הכול היו עשרה או 15? משהו כזה, כן. תקן אותי אם אני טועה, הסגן שלי. לא, הם גם היו במעטפת. אולי משהו שאני לא ראיתי.

אני רוצה רגע לחזור לנושא האלימות. למה האלימות? אמרתי, נושא האלימות התחיל מהרגע שהם נכנסו עם צילום. אני ביקשתי שזה יפסק וזה לא נפסק. היה הבחור שלו שהתרוצץ שם, ואז כשראיתי שיש אלימות, זה בדיוק מה שעשיתי, משטרת ישראל, אבטחה, להגיע. עניין של חמש או שבע דקות, באו משטרת ישראל. טוב. סגן ניצב גלעד בהט, ספר לי מה אתה מכיר על האירוע ואיפה זה עומד מבחינתכם. אולי גם תפרט כמה תלונות יש בכל הארץ. לא, לא, עכשיו עוסקים בבני ברק. אני מבקש לאירוע הזה, מה אתם מזהים שנכנסתם ואיפה זה עומד כרגע. טוב, אז אני ניזון כמובן מהדוחות. אני לא הייתי באירוע. המשטרה מקבלת קריאה מעט אחרי השעה 20:40 ותוך מעט פחות מחמש דקות מגיעה לשם ניידת. כשהניידת מגיעה,

אני ניזון ממה שאני קורא מהדוחות, יש הרגעה של האירועים במקום. לא נעצר ולא עוכב אף אדם במקום עצמו בשעת האירוע. זה לגבי האירוע. השוטרים נשארו לאורך הספירה אחרי זה? השוטרים נשארו זמן. אני לא יודע את השעה שהסתיימה הספירה. אני לא יכול לדעת, אבל אני יודע שהם נשארו. בשעה שהם שם לא היה יותר שום אלימות. זה ביום רביעי ב-31. ביום שישי קצת פחות משעה לפני כניסת שבת הוגשה תלונה בנושא הזה על ידי אנשים שנמצאים פה. אני לא יכול לפרט על התלונה. התלונה נמצאת בחקירה.

התלונה הוגשה ביום שישי כמעט לפני כניסת שבת. אצלכם או אצל השר ארדן היא בחקירה? אצלם. התלונה הוגשה בתחנת משטרה ואנחנו מבצעים פעולות, אני לא אפרט מה הן, אבל יש תלונה. הדברים פורטו. הבנתי. אתה אומר בעצם שהשוטרים הגיעו, כבר הקלפי היה ללא אלימות והם נשארו באזור ולמעשה לא היו דיווחים על אלימות מאז שהם הגיעו. יחיאל, אתה יודע להגיד מי האנשים שהיו אלימים שם? אתה ראית שהרביצו? ראיתי את ההתגודדות וראיתי פחות או יותר מה קורה שם, אבל לי היה חשוב יותר להיות בקשר עין עם המעטפות, להזמין משטרה ששום מעטפה לא - - - ואתה יודע להגיד בוודאות שמעטפות לא נעלמו או משהו? חד משמעית לא. ולא פגעו במעטפות, ולתפיסתך כל האירוע הזה של האלימות והאנשים, הספירה תקינה לחלוטין? לא, לא, אני אפריד. האירוע של האלימות הוא לא תקין בכלל. הספירה, חד משמעית הייתה תקינה, הייתה עם סדר מופתי. סדר מופתי לא, כי הייתה אלימות. אני גם הסברתי מאיפה האלימות הגיעה. יש להבחין בין אלימות לבין סדר בספירה ובמיון. אלימות זה לא מעניינו של מנהל הבחירות. סדר מופתי בספירה ובמיון אכן היה.

כן, חבר הכנסת אשר. בוקר טוב, אני עקבתי אחרי הדיון. קודם כול אני רוצה באמת לברך את הליכוד על כניסתו המחודשת אחרי עשרות שנים. לא עשרות. הליכוד, עשרות שנים, 25 שנה. אז קודם כול ברכות לליכוד על כניסתו חזרה למועצת העיר וברכות לוידר כחבר מועצה. אני הייתי רוצה לשאול את נציג המשטרה כמה תלונות היו בכל רחבי הארץ? אני לא סתם שואל, בגלל שאני קצת הייתי עסוק בנושא הבחירות בכל הארץ. אני מתאר לעצמי שמדובר במאות רבות של תלונות ואני גם לא יודע כמה הייתה אלימות, אבל אני יודע רק מההקפצות ומדיווחים שאני קיבלתי. אולי באמת נשמח לשמוע, אדוני היושב ראש, בגדול, כמה מקרים כאלה היו. חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה להגיד לך, יש לנו כשמונה דקות לסיים את הדיון. אנחנו ביום רביעי גם עושים דיון על תל אביב. נעשה גם דיון מקיף על כל - - - , אז לכן זה לא הזמן כרגע לקבל. לא אטעה אם אומר שבכל רחבי הארץ היו מאות תלונות על אי סדרים ואולי עשרות תלונות על אלימות בכל רחבי הארץ, לכן באמת רציתי להציע, אדוני היושב ראש, בוא נעשה ועדת משנה של ועדת הפנים. אם זה דבר שמאוד חשוב לנו, או ועדה מיוחדת שאתה תעשה אותה בימים הקרובים, שתבדוק תלונות בכל רחבי הארץ. מאה אחוז. מה שצרם לי, שיום-יומיים אחרי הבחירות, על ראש שמחתנו בני ברק, ואתה יודע שבימים כאלה שבהם יש לפעמים כל מיני הסתה על רקעים כאלה או אחרים ואני בטוח שלא וידר רוצה שזה יקרה ולא אף אחד רוצה שזה יקרה, אז שמים את בני ברק. הייתי יותר שמח שיהיה תל אביב,

אולי עוד כמה מקומות שאני אביא לך גם כתובות שלהם. דבר נוסף, שמעתי בדרך שדיברו פה על מזכיר הוועדה, אברהם טננבוים. מזכיר הוועדה אברהם טננבוים, ככל שאני בגילי המתקדם יודע, הוא לפחות 35 שנה מזכיר ועדת הבחירות לדורותיה של העיר. אז הוא לפחות מעודכן שיש מיילים. סלולר עוד לא. יכול להיות שבחלק של המיילים הוא לא הכי חזק בעולם.

רוצה לומר דבר אחד.

חושב שיסתכלו בתיק האישי שלו, הרי הוא לא יכול היה להיות מזכיר ועדת הבחירות אם היה איזשהו רבב על התנהגותו בשנים עברו. חבר הכנסת יעקב אשר, חבל שהוא לא בא לוועדה. ולכן אני אומר שחכמים היזהרו בדבריכם. דבר אחרון שאני רוצה לומר, ודאי שיש מקרים כאלה ואחרים שיכולים לקרות, ואנחנו שמענו את הדברים של מנהל הוועדה וסגנו, שאני בטוח, ואני ביררתי גם בעצמי. אני לא הגעתי לכאן באופן אוטומטי כנציג של סיעות מזוהות עם בני ברק בגלל החזות שלי. בדקתי גם את עצמי בעניין הזה ואני אומר לכם בוודאות,

אני לא משטרה והמשטרה צריכה לעשות את התפקיד שלה,

שיתלוננו ויגידו ויעשו מה שצריך, אבל לא יכול להיות שאנחנו נשב כאן ונשפוט את הדברים הללו נקודתית על מקום מסוים. צריך דבר כזה לבדוק ברוחב כשדוגמאות יש במקומות אחרים.

אני בודק את זה פה נקודתית כמו שאבדוק גם במקומות אחרים. בבקשה, חברת הכנסת פדידה. חבר'ה, חברי מועצת העיר להבדיל מאיתנו שיש לנו שלושה עוזרים ואני הייתי חברת מועצת עיר כמעט 20 שנה, באמת מתכוננים כל חמש שנים. טוהר המידות הוא דבר חשוב מאוד. טוהר הבחירות חשובים מאוד. במקום שיש ספק, אין ספק. מועלים פה מספר ספקות קשות מאוד.

המעטפות הפתוחות זו תופעה שפעם ראשונה אני שומעת אותה ואני מגיל 26 סופרת בקלפיות ומשתתפת בבחירות. דבר שני, זה שיש טלפונים וספירת קולות במהומה ומכות, על הרבה דברים קטנים יותר אנחנו פסלנו מעטפות או פסלנו קולות, וזה שנשלח במייל,

אני רוצה להתבטא פה, אבל כיסוי - - - . זה נשמע לי הזוי. מה, אין טלפונים במדינה להגיד לבן אדם להגיע? למה היה צריך להיות כזה ברדק ותוהו ובוהו בתוך קלפי? נבחרי ציבור גם מתנדבים אחר כך, נותנים את נשמתם, ואנחנו צריכים לדאוג, כבוד היושב ראש,

מעטפות פתוחות, 30 איש בספירות קלפי, טלפונים. אין דבר כזה.

חבר הכנסת יואב בן צור. אני שמעתי את כל הדוברים.

מצד אף אחד ולא משנה מאיזו סיעה או מפלגה הוא, לא מפלגה ערבית ולא מפלגה חרדית ולא מפלגה יהודית וגם לא בליכוד, ששם בדרך כלל אנשים מתנהלים בנחת. חבר הכנסת יעקב אשר אמר על המראה. אמרתי, גם אצלנו על המראה אתה יכול להגיד שזה אותו דבר.

אז אני אומר שעל זה אין ספק שלא צריך לעבור לסדר היום, אבל מכאן ועד להגיד שלקחו מעטפות והיה בלגאן. אני נצמד למה שכרמית אמרה, שבעצם כל הדברים נעשו לפי החוק,

אני חושב שאנחנו רחוקים משם, אלא אם מישהו רוצה לשנות את החוק ולהגיד שבאמת אם לא יהיו באי כוח הסיעות, אסור לספור ואסור להתחיל וכו', רוצה לשנות, שיתכבד וישנה. אתה יושב ראש ועדת הפנים, אתה יכול להגיש הצעת חוק כמו הצעת החוק האחרונה שהחתמת אותי עליה, שהיא באמת הצעת חוק חיובית, אבל אני אומר, אתה יכול גם לבוא ולשנות את החוק ולהגיד ככה, ואז לליכוד לא יהיו טענות בבני ברק בכל אופן.

אני הייתי אחד האנשים שבהתחלה ניסיתי להתמודד לראשות העיר. עשיתי שיהיו בחירות בעיר ב-2013. בזכותי היו בחירות. הייתי נקרא "בני ברק מאוחדת". נכון להיום כשהגיעו הבחירות של 2018, אז באתי לקבל את הספרים. מה שהבנתי, שיחיאל שם אותם אצל טננבוים. הלכתי לטננבוים, המשרד שלו היה סגור ולא הצלחתי להשיג את הספרים. הלכתי לראש העיר, לזייברט וביקשתי ממנו את הספרים. הוא אמר לי, אין ספרים, אין בחירות בעיר. כל הזמן הם היו עוסקים שם עם העיתון, היו אומרים שיש שם רק מועצת העיר ומדברים על רוטציה. הם לא פרסמו בכלל בעיתון שיש בחירות. אני מבין שיש טענות. אנחנו כרגע עוסקים רק באירוע שהיה בקלפי. אלי לפייסבוק שלחו אנשים שהם הגיעו לקלפי ואמרו להם שהם הצביעו. יש לי הוכחות ל-13 אנשים כאלה שבאו לבחירות ואמרו להם,

אתם לא צריכים להצביע. זה הליך אחר. צריך לפנות למשטרה ולפתוח תלונה, ואם זה המצב, לפעמים זה גם יכול לבטל בחירות. כן, בבקשה. שלום חבר הכנסת יואב קיש, שמי אליהו ברבי. אני הייתי משקיף בקלפיות. מטעם מי? הליכוד כמובן. מה שקרה זה ששמעתי לא פעם ולא פעמיים, מכל מיני קלפיות באו אלי אנשים,

שמענו שמעלימים פה, מעלימים שם, מתלחששים. זה דבר אחד. נושא שני, שבאו ואמרו לי, כשבאנו לעירייה כביכול אומרים לנו שעץ שמו כביכול 350 קולות היה מהפלג הירושלמי. אם זה הפלג הירושלמי שהם אנטי על החיילים, שכל יום חוסמים כבישים ברחובות בני ברק וירושלים ועושים את המהומות, איך זה כביכול מתקבל על הדעת שהם כביכול שמו 350 קולות בקלפי מטעם החיילים והאסירים? אמרו לך שהיו 770, כשרק 170 מתוכם חיילים ואחרים זה היה - - - אני שואל איך זה הגיוני? יש דעה פה ודעה פה ודעה שם. תודה. וידר, מילת סיכום. קודם כול, יושב ראש הוועדה, אני רוצה להודות לך על הדיון הזה. הו סופר חשוב. לא רלוונטי מפלגה. יש פה באמת מלחמה על האמת. אני גם מודה לך ומודה לכל הח"כים שמשתתפים. תראו, אמר לי חבר מועצה בבני ברק, מה אתה מתפלא? זה תמיד קורה פה בבני ברק. תמיד יש את הבלגן הזה, באים, הולכים. אז לא, לא מקובל עלי התופעות האלה. לא יכול לקרות. לא יהיה במשמרת שלי ואני גם מאמין שחבר הכנסת יעקב אשר שהוא היה ראש עירייה, מזדהה עם הדברים. לא אמורים לקרות דברים כאלה. בני ברק היא לא מחוץ לחוק. בני ברק היא במסגרת החוק וצריך להתנהל בה כפי שמתנהלים בכל ערי ישראל ולא אמורים לקרות דברים כאלו.

ברמה האישית אין לי שום אמון בעסקני העירייה. אני רוצה סעד מהכנסת.

אין לי שום אמון בעסקני העירייה. כשמזכיר העירייה שהוא אמור להיות איש ניטרלי, שולח תנועות מגונות כלפינו כשאנחנו מגישים רשימה, ואני הזהרתי את יושב ראש ועדת הבחירות מהדברים האלו. מבחינתי האיש הזה לא ניטרלי בעליל. הוא נציג של אחת מהמפלגות שם. צר לי שראשי העירייה לא באו לפה. הם צריכים גם להשיב תשובות. הם לא צריכים לשלוח את חבר הכנסת יעקב אשר להיות השכפ"ץ שלהם.

הם לא צריכים לשלוח אותך. אתה איש נחמד וטוב. הם לא צריכים לשלוח אותך. לי אין אמון בתוצאות של הבחירות האלו. יש פה המון סימני שאלה. בדיון הזה לא יצאתי עם תשובות לשאלות האלו. אני יוצא עם סימני שאלה גם לגבי התוצאות של הבחירות.

תודה. כרמית. אני רוצה שיהיה ברור לעשות את ההפרדה. מנהל הבחירות,

לכל אורך הדרך ניהל מערכת בחירות מבחינת סדר הדברים, מאוד מסודרת כולל

כמה פעמים היית בבני ברק? בהחלט גם הייתי ביום הבחירות עצמו. אני רוצה שתיעשה הפרדה. יחיאל תיאר בדיוק את ניהול המערכת של המיון ושל הספירה וצריך לעשות את ההפרדה בין אירוע האלימות שטופל מיידית על ידו. אני דווחנו באותו זמן כשהייתה האלימות ושיחיאל מייד טיפל וטלפן למשטרה. זה אירוע חמור ביותר וצריך להפריד. זה לא השפיע על הספירה עצמה ועל הסדר שהתקיים בספירה עצמה וצריך להפריד,

זה שמתארים שהייתה מהומה באלימות, אבל לא מהומה בספירה. לא הייתה מהומה בספירה וצריך לעשות הפרדה. תודה כרמית. שני אירועים מבחינתי שאני מפריד אותם: האירוע הראשון זה באמת ההתנהלות של מזכיר הוועדה כולל הזימון של האנשים, שכנראה חוקית עשה לפי החוק, אבל אין ספק שבעיניי זה נראה כשר אבל מסריח. לא יכול להיות שלא מרימים טלפון, ואני בטוח שאם הייתה איזושהי שותפות דרך עם הליכוד, אז כנראה שהיו מקבלים טלפון. אבל אתה לא יודע, אולי הוא כן הרים. הוא בוודאות לא הרים טלפון. זה בוודאות נאמר ובדוק, לכן אם אתה שואל אותי, חבר הכנסת יעקב אשר,

לא שמעתי אותו, אבל נאמר בצורה הכי ברורה שטלפון להרים כשיש עוד 20 דקות ספירה ונערכים לספירה, היה צריך להיעשות.

יכול להיות שזה חוקי וזה בסדר, אבל בעיניי זה לא ראוי.

עכשיו אני מדבר על אירוע האלימות בקלפי.

וכל חברי הכנסת וכל מי שהיה פה מגנה את נושא האלימות. זה ברור וזה מסר חשוב שיצא, מאוד חזק וברור מהוועדה. אני לא יודע להגיד אם אירוע האלימות שהיה שם השפיע על הספירה ופגע בספירה. טוענים ממשרד הפנים וועדת הקלפי שלא השפיע.

לא הייתי שם שראיתי שרודפים אחרי אנשים ומסתובבים ויש מעל עשרה אנשים והוא צועק מכות. אין לי מושג. אני את הדבר הזה לא יכול לבדוק פרטנית, אבל אני חושב שהדבר הזה, מציע שייכנס לבדיקה. יכול להיות שאתם צודקים ויכול להיות שלא,

יש לזה משמעויות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:06.